בוקר טוב,

חוק ומשפט בנושא הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה המצאה,

מאחר שיש לנו כמה חוקים שבחלקם נעסוק ממש בקרוב וחלקם קצת יותר רחוקים ויש כאלה שרואים את הבחירות קרבות ולא רוצים שהכול יתחיל מהתחלה, יש לנו עניין לסיים, אם אפשר את החוק